מתכבד לפתוח את הישיבה. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר בקשת הממשלה

לפני הקריאה הראשונה.

כשהסתכלתי על סדר היום, אדוני היושב ראש, לא התרשמתי שלממשלה חסרים חוקים ממשלתיים שדורשים פטור מחובת הנחה, לכן אני לא מבין למה צריך

של חה"כ אוריאל בוסו,

של חה"כ לימור סון הר מלך, והצעת חוק העונשין (תיקון עונש מוות למחבלים),

ינמק חבר הכנסת זאב אלקין. האכסניה הטבעית של כל ארבע הצעות החוק שמופיעות פה, לפי מה שנאמר פה בדיון על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, היא ועדת חוקה. אני מבין שכשאתם מקדמים את חוק שירות הציבור (מתנות) אתם רואים את נתניהו מול העיניים וחושבים שזה רק לחברי כנסת,

אם יריב לוין דיבר על רק אם הם בעתיד, איך זה נתניהו? אני מאוד אשמח אם מה שאמרת כרגע תהיה גם עמדתך בהצבעה הסופית על החוק הזה. אם זאת העמדה הרשמית של הקואליציה, אני מברך על זה. זאת העמדה של שר המשפטים. אני יודע, אבל שמעתי שלא כולם בכל החדרים מרוצים מהעמדה הזאת של שר המשפטים. אצלכם? לא אצלנו. אתה מתחייב שתצביע נגד הרטרואקטיביות בחוק הזה? אם אתה תצביע בעד הרפורמה שאתה מאמין בה, אני - - רק לרגע חשבתי שאתה מזדהה עם העמדה של שר המשפטים. אני מזדהה איתה לחלוטין. אז אתה נגד רטרואקטיביות בחוק הזה? אני מזדהה עם העמדה של השר שלי. לא הבנתי אם אתה נגד או בעד הרטרואקטיביות. אני בעד השר.

נכון לעכשיו, אלא אם כן תצמצמו את זה רק לחברי כנסת, הוא על כולם. אין מקומו בוועדת הכנסת, מקומו בוועדת החוקה. החוקים הבאים ששמתם כאן על סדר היום הם תיקונים בחוקי העונשין, כל אחד בתחום שלו, לכן האכסניה הטבעית שלהם היא ועדת חוקה, חוק ומשפט. יש פה תהליך של התפרקות טוטאלית של ועדת חוקה, חוק ומשפט מטיפול בשגרת היום יום הרגילה שלה, והכל למען חקיקה של הרפורמה שזה אירוע מאוד מאוד בעייתי לכנסת לטווח ארוך. לא מדובר כאן בהזזה של חוק מסוים וספציפי שיש עליו ויכוח בין כמה ראשי ועדות ומסיבה קואליציונית כזאת או אחרת מייצרים לו ועדה אחרת, אלא פשוט בחסימה של ועדת החוקה מטיפול בחוקים השוטפים שלה. אני חושב שזאת טעות גדולה לכולנו, כי מה שעושים פעם אחת אחר כך גם עושים פעם אחרת וזה רק הולך ומחמיר. אם יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט רואה את עצמו רק כיושב ראש ועדת חוקה ולא רואה את עצמו כיושב ראש ועדת חוק ומשפט שדנה בחקיקה הרגילה, המשעממת והאפורה של משרד המשפטים בנושאים השונים שרלוונטיים לחוק ומשפט, כמו חוק העונשין, נושא מאוד מובהק, שיגיד את זה, ואז תפרקו את זה לשתי ועדות ואנחנו לא נדרוש ועדה בתמורה. אתם רוצים להקים עוד ועדה אחת? תפרקו רשמית את ועדת חוקה, חוק ומשפט לשתי ועדות, תשימו מישהו שמבין בנושאים משפטיים שכן רוצה להתעסק בזה. יש לך רעיון למישהו? הצעתי את חבר הכנסת ארבל בדיון הקודם. יש בקואליציה חבר כנסת מצטיין, משפטן בהחלט רציני. צריך מישהו שיעשה את העבודה האפורה הזאת. בדרך כלל ועדת חוקה, חוק ומשפט היא הוועדה הכי מחוקקת בכנסת, יש בה המון חוקים ממשלתיים של משרד המשפטים וחוקים של חברי כנסת שעוסקים בנושאים הרלוונטיים לה. אי אפשר שפעם מעבירים לוועדת העבודה, פעם לוועדה לביטחון לאומי. נושאים שהם קלאסיים לוועדת החוקה פשוט נלקחים ממנה בהסכמת היושב ראש כי לא מעניין אותו כלום מלבד נושא אחד. תקימו לו ועדה לנושא אחד, את כל הדברים האחרים תשאירו במקום שזה צריך להיות. זה לא אידיאלי, אבל זה עדיף מהמצב הנוכחי, כי גם חוקים אחרים שיעברו הוא לא ירצה כי הוא עסוק ברפורמה. בואו נסדר את זה פעם אחת ולתמיד. אופיר כבר עומד בראש ועדה שעוסקת בחוקים של ועדת חוק,

לכן אפשר לתת עוד סמכויות לוועדה שלו. אופיר, אולי תקימו שתי ועדות חוקה,

למה לא להקים ועדת משנה לוועדת החוקה שתשב על כל הצעות החוק

הצבעה הרביזיה לא אושרה. שתי ההצעות עוברות לוועדה לביטחון לאומי. עכשיו אנחנו ברביזיה על הצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין, של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. החלטנו להעביר לוועדת חוקה. תסבירי, אפרת. היה סיכום שלא הספקנו לעדכן. לא עדכנו את

היה סיכום על כך שתוקם ועדה משותפת של ועדת חוקה והוועדה למעמד האישה, לכן הגשנו את הרביזיה. עבירות מין זה לא רק ביחס לנשים. בוודאי שלא. הוועדה למעמד האישה היא לא רק ביחס לנשים. למה צריך גם וגם? חבר הכנסת ארבל, מבחינתי אפשר היה להוציא את זה לחלוטין מוועדת החוקה, אבל יש התעקשות דווקא על החוק הזה של יו"ר ועדת החוקה. מי בעד הרביזיה, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרביזיה אושרה. ועדת הכנסת ממליצה שהצעת החוק האמורה תידון בוועדה משותפת של ועדת חוקה, חוק ומשפט והוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, לפי ההרכב הבא: הוועדה תהיה בת 10 חברים, 5 חברים מכל ועדה. מטעם ועדת חוק, חוקה ומשפט: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש הוועדה, גלעד קריב, יצחק קרויזר, יעקב אשר וארז מלול. מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי: פנינה תמנו-שטה, קטי שטרית, אימאן ח'טיב יאסין, מירב בין ארי ואלי דלל. מי בעד הוועדה, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות. מוצע להוסיף ממלא מקום קבוע לסיעת העבודה בוועדת החוקה, חוק ומשפט את חברת הכנסת אפרת רייטן. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.